היום יום שני י"ב בשבט התשפ"א, 25 בינואר 2021. על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), מ/1371 לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. במהלך הדיון במליאה שהתקיימה היום נשמעו מספר הצעות להעביר את הצעת החוק לכמה ועדות, ביניהן ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים וועדת הכנסת.

מתכנסים לדון באיזו ועדה תדון בחוק.

בטרם אני אתן לך להציע את ההצעה לסדר, אני רק אומר בגדול שכפי שאמרתי גם היום, הצעת החוק הזאת לא באה כנגד שום מגזר,

קהילה בחברה הישראלית. היא באה לסגור פתח שחסר בחוק הסמכויות, שהוא התמודדות עם גורמים שמפרים חוק. ולא רק הקנסות הם חשובים, אולי הכי פחות חשובים בתוך חוק כזה, אלא האפשרות ליצור מצבים שבהם כשמישהו עושה לעצמו דין אפשר יהיה למצות את הדין. ואם יש מוסד או גוף, אולם או כל דבר כזה, שפותח בניגוד לסגר, אז כמו שסוגרים עסקים או גופים אחרים אז צריך גם לסגור מוסדות שנפתחים. זה לא כזה מורכב כל עוד הסגר בתוקף. אם הסגר פג, אז החוק לא רלוונטי. אבל כל עוד נגזר על כולם לסגור את פעולותיהם, כולם צריכים לסגור את פעולותיהם. ולכן לא מדברים פה על מישהו ספציפי, על מגזר ספציפי. מדברים פה על משהו שכל החברה הישראלית צריכה לשאת על כתפיה ואחריות היא על כולנו. כן, בטרם אני נעשה את הדיון, פינדרוס, בבקשה. ביקשת הצעה לסדר. לפני שמדברים על קביעת הוועדה, אני רוצה לדבר על התחלה על יום שני י"ב בשבט התשפ"א בכנסת ישראל. הכנסת התכנסה היום בגלל 25 חתימות של חברי האופוזיציה על אף שגם אני רציתי לחתום על מצב בתי החולים. ראה זה פלא, הנושא הראשון על סדר-היום הוא דאגה לחי האזרחי ישראל, קנסות לאכיפה בשביל לעצור את התפשטות הנגיף. אני פשוט חייב לומר לכם שהתרגשתי. סוף סוף ממשלת ישראל, ששכחה שיש איזושהי עיר עם מיליון תושבים בלי בתי חולים, ש-80% מחולי הקורונה שלהם נוסעים למרכז הארץ כי אי-אפשר לאשפז אותם פה. חולה קורונה ירושלמי חיכה אתמול בכניסה לבילינסון ארבע שעות. ממשלת ישראל שכחה מזה.

אבל היא כולה בהתרגשות. כולה בהתרגשות. היא נזכרה שיש בעיה בקורונה. הצעה לסדר, לא נאום.

על הצביעות הזאת אני אומר, אני חושב שקודם כול צריך לדון על חיי אדם. בדרך כלל, אין אופוזיציה בכנסת.

לדון על חיי אדם לפני שמדברים על פנטזיות ודמיונות,

מי שביקש את כינוס המליאה היא ממשלת ישראל. ממשלת ישראל פנתה ליושב-ראש הכנסת בבקשה לכנס את המליאה לדון בחוק הזה. אז אני מבקש- - - אני מדבר על אותה ממשלה, שאם היא דואגת לחיי אדם.

מה ההצעה לסדר שלך, אדוני? חיי אדם כן. קודם כול, לדאוג לחיי אדם.

אנחנו נמצאים בירושלים שאין בה בתי חולים כרגע. אם זה כל כך דחוף חיי אדם לממשלת ישראל ובאמת אכפת לה מחיי אדם, לא רק ממערכות בחירות - - דנו בזה. - - אלא ישנם עוד דברים חשובים, קודם כול, בואו נדון על הנושא האמיתי כרגע, על חולים שאין להם פתרון בריאותי.

ואחר כך נתחיל לדון על כל מיני פנטזיות של מערכות בחירות ופוליטיות של כל מיני אנשים.

חברים, יש הצעה להעלות את זה לוועדת החוקה או לוועדת הפנים או לוועדת הכנסת.

כן, בבקשה, מלכיאלי. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה על קיום הדיון בזריזות ובדחיפות. אנחנו נמצאים באמת בדיון מאוד מאוד חשוב שבא לדבר על נושא הקנסות והאכיפה וכל מה שמשתמע מכך. במליאה היו כמה שדיברו בעניין של אם לנו יש התנגדות, אם הצבענו נגד, בגלל הנושא של אם זה מוסדות חינוך, אם זה כל דבר ודבר. אז כל מי שיודע אני בוודאי, אם זה לדבר מטעם ש"ס, אצלנו כל מוסדות החינוך הם סגורים. אני עצמי כבר תקופה מאוד ארוכה גם בשבתות מתפלל בבית יחד עם הילדים. זאת אומרת, הנושא הזה בכלל בכלל לא שם. הוא נילקח לשם ובטעות. יש דבר שהכי מפריע לנו

על אף שאנחנו לאורך כל הדרך

על החובה לקיים ולציית להנחיות מי שעקב אחר החלטות של מועצת חכמי התורה של ש"ס, על מה שהרבנים אמרו, ומי שעקב גם אחר פסקים המאוד מאוד ברורים של הרבנים של ש"ס שדיברו בימים האחרונים, אז אין פה מקום שמישהו שמנסה, חלילה, להצטדק או לומר משהו נגד הנחיות, אלא אנחנו חושבים שבזמן שבאמת זמן שהוא מאוד, שהעסקים קורסים, ללכת ולתת קנסות בצורה לא מידתית, הדבר הזה הוא דבר שדרוש ודורש הרבה שיקול דעת. לא לבוא בבת אחת מהמליאה לוועדת הכנסת, ואנחנו רגילים לוועדות הכנסת שלא מתכנסות כל כך מהר מהרגע להרגע.

בשבוע שעבר את ועדת החוקה ניסיתם לכנס ב-22:30.

דעותיי על הוועדות - - - חבר הכנסת מלכיאלי, לאיזו ועדה אתה רוצה שזה יעבור? רגע, שנייה. אני חושב.

והיות שאנחנו חושבים שדיון כזה הוא נושא מאוד מאוד מעמיק, ובזמן שהקנסות הם קנסות לא מידתיים,

יש סנדלר מסכן, יש לו חנות - - - טוב, חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו לא דנים בחוק עכשיו.

לא. אנחנו לא דנים בחוק.

אנחנו דנים כרגע בוועדה שתדון בו.

לא. סליחה, אדוני. אני נתתי לך כי ביקשת. למה? אני מנמק.

אז אני שואל אותך שלוש פעמים איפה אתה רוצה שזה יידון.

אתה יכול גם לגמור בעוד שבוע.

לא, אני רוצה קודם כול לנמק. בסדר, אדוני. אנחנו לא דנים כרגע בחוק.

אני רוצה לדעת לאיזו ועדה אתה רוצה שהחוק הזה יעבור. יש בתי חולים בירושלים עם חלות ויין לקידוש. תהיה רגוע. תהיה רגוע, יש חלות לקידוש בירושלים.

לאיזו ועדה? יש בתי חולים עם חלות לקידוש. אתה נותן לי תשובה או לא נותן לי תשובה? אם אני סתם אזרוק מספר, אנשים לא יבינו. אנחנו סומכים עליך.

חבר הכנסת שטרן.

אי-אפשר, מלכיאלי. אתה עושה לי פיליבסטר עכשיו.

אני בסך הכול רוצה לדבר ולהסביר. היות שהרבה דיברו שיש לנו, חלילה,

כי אנחנו אומרים שללכת לסנדלר מסכן, שיש לו חנות שתיים על שתיים, ולהטיל עליו קנסות כמו אדם שפותח את איקאה או משהו כזה, זה משהו לא חכם. אני כחבר ועדת החוקה אני אומר, אנחנו בוועדת החוקה יש לנו דיונים עמוקים מאוד. הוועדה היא לא מעט עסקה מאות רבות של שעות בנושאים האלה. אז אני חשבתי שיותר נכון לקיים את הדיונים שם רק מהסיבה - - - תודה.

פינדרוס, לא מבין אותי.

לא מבין אותך.

רק מהסיבה - - - איזו ועדה אתה מציע?

רוצה להצטרף להצעה שלך. היות שיש לנו את השעות הרבות של הדיונים בנושאים האלה - - תודה. - - אני חושב שלא צריך לקחת את הניסיון הרב בוועדה ולזרוק את זה, חלילה, לאשפה.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה.

אני שמעתי את מה שאמרו החברים שלי, גם פינדרוס. אני לא דיברתי על החוק ועל הוועדה.

דיברתי על הדאגה של הממשלה לחיי אדם. כן, בבקשה, אלעזר. אני חושב שדווקא בגלל התורים בבתי החולים, וארבע שעות, כמו שפינדרוס דיבר על זה ובצדק, צריך להגביר את הקנסות כדי שלא יהיו תורים. הרי אני חושב שזו תוצאה - - - צריך בתי חולים בירושלים.

אני שומע את המנהיגים של הציבור החרדי לפחות בכנסת יוצאים נגד כל מפרי החוק. זה בדיוק מה לצמצם את מפרי החוק. ולכן, מבחינתי, זה הולך בשילוב אחד עם הדעה של מה שרוצים המנהיגים החרדים. סתם שאלה, אלעזר.

למה אין בחוק סגירה מוחלטת של אולם שמחות שעובר על החוק? למה אין בחוק סגירת העסקים? אתה טועה.

אתה טועה, יש. אתה טועה, יש. יש.

אתה יודע למה אין? כי הסעיף היחידי שמחריג הוא רק את מוסדות החינוך. כי היום שוטר יכול לסגור אולם אירועים. הוא לא יכול לסגור מוסד חינוך.

הוא לא יכול - - - רישיון עסק - - - יכול לסגור לו - - - אתה לא מכיר. אז הוא יכול לסגור אותו, אדוני. תכיר את החוק.

א', אני שמח שקיבלת את התשובה. אתה פשוט לא מכיר את החוק. אני מכיר את החוק. ב', זה לא שאלה למה כן ואחרים לא. לא כתוב בחוק: ישיבות. אני לא מבין מה אתה רוצה. לא כתוב: תלמודי תורה.

כתוב: מוסדות.

מוסדות - - - מוסדות חינוך. רק מוסדות חינוך.

כל הילדים שלי במוסדות חינוך. כל הילדים שלי במוסדות בחינוך.

אז שיסגרו אותם וייתנו להם קנס כמו

אבל מוסדות חינוך - - - לסגור אותם. בוודאי שכן. אתה סתם, אתה רואה, אתה לא מכיר את החוק אפילו. ראש הרשות שרוצה לסגור מוסד חינוך שפותח יש לו סמכות לסגור אותו. אבל את מוסדות חינוך אחרים הוא לא יכול אם הם לא תחתיו,

אוקיי? אז היום החוק הזה מתקן את הפרצה הזאת בחוק.

את החוק הזה לא אלעזר שטרן כתב אותו. כתבה אותו ממשלת ישראל, אם לא אכפת לך.

אם אתה ממש רוצה לדעת משרד ראש הממשלה. קיבלתי הוראה ממנה לשתוק. עכשיו אני שותק. על החוק הזה חתום בנימין נתניהו. זה מה שכתוב למטה. ביבי נתניהו חתום על החוק הזה.

ביקשנו שתביאו תחליף. ומה הבאתם לנו? תגיד לי, אתה - - - ביקשנו שתביאו תחליף. מה הבאתם לנו? אתה הבאת דברים אחרים.

נתנו לכם אופציה. לא הבאתם לנו תחליף.

גם את הערבויות ראינו איך הבאתם. כן, בבקשה, שטרן. ערבות למה? בשביל שהממשלה תכהן עם כזה גודל?

עוד 60 יום תהיה פה ממשלה אחראית. אני מסכים שהממשלה לא אחראית. אדוני היושב-ראש, אני מהצוהריים מצביע. כן, אבל פינדרוס מפריע לך.

אני חושב, לא?

אתה לא מרגיש את זה? אני עושה לו את זה 30 שנה.

כן, בבקשה, אלעזר. אני מסתכל. מה הליכוד החליט בסוף?

לא. הממשלה של הליכוד הביאה את ההצעה הזו. יכול להיות שהליכוד כאילו יטרפד אותה? תשאל את הליכוד. גפני, יש לך ניסיון איתם. אני אגיד. היושב-ראש ייתן לי לדבר. אם אלעזר סיים, אני אביא לך.

אני מציע כמובן שהדיונים יהיו בוועדת הכנסת. אני חושב שהוועדה יעילה בזמנים האלה.

אני מבקש להביע עמדה. זה גם בגלל שאני פה. אבל אחמד טיבי ביקש. - - - אני הסיעה. אתה סיעה, כן. אני מקווה שהקליטו את זה וישדרו את זה עכשיו. זה כבר מותר להגיד. אני חושב שיכול להיות ששודר בצד השני. בצד השני. הערה, חבר הכנסת גינזבורג, בניגוד למרכז-שמאל שהתביישו בשנה האחרונה להגיד שהם בקשר עם ערבים, גפני הוא לא כזה בדיוק. הבנתי.

אני מקווה שזה הולך לרוץ חזק בתשדירים של יהדות התורה.

תשדירים שמשדירים. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך, אני יש לי, עם חברים אחרים, אבל יש לי ניסיון רב בעניין. החוק הזה צריך להיות בוועדת החוקה. כך המליצה, במליאה הכנסת, גם הלשכה המשפטית. גם המציאות הזאת. כל מי שמכיר את תקנון הכנסת יודע שמה שצריך לעשות הוא שזה צריך להידון בוועדת החוקה. אני שאלתי את יושב-ראש ועדת החוקה: האם אתה מתכוון לעכב את זה? האם אתה מתכוון לא לדון בכל הפרטים של החוק? הוא אמר לי היום בצוהריים: אני מתכוון לדון בזה באופן יסודי ורציני, ונדמה לי אפילו שיש גם הצעות שאפשר להעביר את החוק הזה. יש פה מגמה שעובדת בחודשים האחרונים באופן חמור לשבש את עבודת הכנסת. פשוט לקחת. פתאום מחכים עם מליאת הכנסת, עושים הפסקה. וצריך עוד הפעם לדון בוועדת הכנסת. מה זה קשור החוק הזה לוועדת הכנסת או אפילו לוועדת הפנים. זה חוק שאם היית שואל את היועצת המשפטית כאן של הוועדה, היא הייתה אומרת שזה ועדת החוקה,

זה מתאים לוועדת החוקה. כל פנים, אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שזה דבר בלתי מתקבל על הדעת בעליל. זה לעשות דברים שיש לי חשד אני כנראה טועה ואני מודה בטעות שלי שאילולא היו חרדים בעניין, לא הייתם עושים את זה. בסדר, אז יש דברים שצריך להכפיל את כפל הקנסות או שצריך להעמיד את הקנסות על סכומים גבוהים יותר מאשר מופיע בחוק עצמו. בסדר, ביג דיל. אז האולם ישלם יותר, ישלם פחות. לא משבשים את תהליכי העבודה של הכנסת. דנים בזה בוועדה הראויה. הרי זה לא מצב שבו אין קנסות. יש קנסות ואפשר להשתמש בהם, ורשויות של אכיפת החוק יכולות ורשאיות וצריכות אפילו לעשות את זה. עושים את זה בגלל שזה נהיה אולי אני טועה, אני מקווה שאני טועה.

זה נהיה אמירות נגד הציבור החרדי.

אני שמעתי את הדיון במליאה.

אז אני טועה.

אני אמרתי שאני לא בשר ודם? בשר ודם יכול לטעות. אני טועה. כל מה שעשיתם, אותם אלה שעשו, זה היה בגלל שיש חרדים. חרדים, הם שורפים אוטובוסים. אני הראיתי במליאת הכנסת שזה בכלל לא החרדים. אבל אני לא נכנס לעניין הזה. אילולא החרדים, לא הייתם מביאים שיבוש כזה לעבודת הכנסת, לשבש את העבודה. עבר החוק, תעבירו את זה לוועדה הראויה כמו שהיה צריך להיות. זה היה עובר לוועדת החוקה. היו מתחילים הדיונים כבר עכשיו. לא היה צריך להביא את זה לוועדת הכנסת, לחפש פה כל מיני אמתלות שצריך להעביר את זה, אני לא יודע איך אומר אלעזר? להעביר את זה לוועדת הכנסת. מה זה קשור לוועדת הכנסת? מה זה פה - - - אני אגיד לך, גפני.

אני אגיד לך דוגרי. אל תגיד לי.

אנחנו מדברים דוגרי, גפני. בגלל שאתה חושב שזה חוק נגד חרדים. אלעזר, הבנתי. תודה רבה. אני סיימתי. ואתה יודע שאני צודק. ואמרו פה שיש רוב. אז שיהיה רוב.

זו הממשלה. הממשלה שלך.

חבר הכנסת טיבי. תודה. בתקנות, גם בחוק,

אפשר להפעיל אותן. והן הופעלו. מה הבעיה? הסתכלתי במספרים וראיתי שיש יישובים שיש בהם תחלואה גבוהה ואכיפה קלה, ויש יישובים שיש בהם תחלואה קלה ואכיפה מוגברת. לקבוצה הראשונה קוראים יישובים יהודיים, לקבוצה השנייה קוראים יישובים ערביים. כך שבכל מקרה שמעלים את הקנסות, הערבים נפגעים. ולכן אנחנו נתנגד להעלאת הקנסות. חשבתי שהחוק פה על החרדים,

אני מכיר את המוח היהודי.

- - - הם ליהודים.

אני מכיר את המוח היהודי כשמדובר - - - אני ממליץ לך לא להתווכח עם אחמד טיבי, בגלל שהוא אומר דברים נכונים. רק הפוך ממך.

אמרנו שהכול - - - מה זה משנה אם זה הפוך ממני. "מוח יהודי" נשמע קצת גזעני, אני חייב לציין. "מוח יהודי" נשמע לי קצת גזעני. קודם תשמע.

בסדר. למרות שאתה לא קשור למה שאמרתי. זה קשור, קשור. מה אתה קופץ ככה? רציתי להגיד שאתה המוח היהודי הכי מבריק בכנסת. זה גם נכון. ומצליח.

אתם מסוגלים - - - אתה רוצה להגיד שזו לא המעלה הכי גדולה, המוח היהודי. היית אומר: המוח הערבי. סליחה שאני מפריעה לכל הדוקטורים למיניהם. אולי - - - לנהל את הדיון. המוח היהודי בישראל, העכשווי, בתקופה הזאת, מסוגל, כמו שהוא עשה תמיד, לנצל את האכיפה כדי לעשות אכיפת יתר ביישובים הערביים, למרות שהתחלואה ירדה וה-R בציבור הערבי הוא נמוך יותר מאשר בציבור הכללי ואצל החרדים,

אם הייתי אומר דבר כזה על המוח הערבי, שהוא זומם ועושה משהו נגד היהודים, אתה היית משתולל.

אתה היית משתולל אם הייתי אומר: המוח הערבי זומם ועושה את התרגיל הזה כדי לפגוע ביהודים, אתה היית משתולל. יש לך בעיה הבנת הנשמע והנאמר. הנאמר.

אומרים הנשמע.

ולכן, רבותיי, יש גם פסקה שמדברת על סגירת פעילות שכוללת טקס דתי. אנחנו מתנגדים. טקס דתי זה יכול להיות מסגד, בית כנסת, כנסייה.

א', יש כבר קנסות. ב', עדיף לעשות הידברות עם אנשי דת. כי אנשי הדת שלנו,

הוכיחו אחריות רבה וקראו לשמור על הנהלים לפני ההוראות של משרד הבריאות. ולכן יש כאן כמה קושיות. והנקודה השלישית שקשורה ביהודים אחרים היא העליהום על יהודים שהם חרדים וחרדים שהם יהודים. יש עליהום לאחרונה. יש חבורה של חוליגנים שעשתה את מה שעשתה, לרבות,

תקיפת נהג אוטובוס מזרחי שחשבו שהוא ערבי, זה דבר נורא. או פגיעה באנשי חוק. רגע, אחמד, אמרת דברים מדהימים. זה המוח הערבי? אין עליך. אמיתי אני אומרת. אני מצדיעה לך. תגידו, אין רופא אף-אוזן-גרון בשכונות שלכם? לא. אני לא צוחקת. אני רצינית. אמרת דברי טעם. אמרת יפה, שצריך להידבר עם אנשי הדת כי זה שונה מהאוכלוסיות הכלליות,

ואני אמרתי את זה עוד לפני שמונה חודשים. והם היו ראשונים וחלוצים להיענות. אמרתי את זה לפני שמונה חודשים, אמיתי. אמרת את זה, קטי?

אני ידעתי שתמיד אני מכוון לדעת גדולים.

כל הכבוד. המוח היהודי פה. ועכשיו, פתאום אני שומע עליהום אדיר על כלל הציבור החרדי. אני מתנגד להכללות, לסטיגמות, כי אני שייך לציבור שסבל מהעליהום ומהכללות ומהסטיגמות. ולכן אני, ממקומי הרם הזה, בתקופה של שבוע שלא אנחנו הם הקורבנות, אלא אתם החרדים אז אני מביע סולידריות איתכם. כל הכבוד. אני מבקש שזה יעבור לוועדת החוקה, כמובן.

בשם הרשימה המשותפת.

אין הפעם - - - כולם, אני וסונדוס.

כן. מישהו רוצה להגיד משהו? - - - לא כותרת - - - אני חושב שצריך לתת לזה הפסקה, שייתנו כותרת. אז אנחנו, אם כך, יש לנו שלוש הצעות: ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים וועדת הכנסת. אפשר התייעצות סיעתית? אפשר התייעצות סיעתית. נצא להתייעצות סיעתית ונחזור מייד אחריה. תודה רבה.

חמש דקות. מוגזם מדי. (הישיבה נפסקה בשעה 17:47 ונתחדשה בשעה 19:30.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 טוב. חברי הכנסת, אני מחדש את ישיבת ועדת הכנסת. לאחר התייעצות הסיעתית. לאחר התייעצות הסיעתית המשמעותית שנערכה. אז אנחנו, כפי שאמרנו, נעבור להצבעה. ויש שתי הצבעות. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות 1371 (תיקון מס' 4), אבל לדעתי כבר יש עוד תיקונים מאז שהחוק הזה הוגש. שתי הצעות. איתן, יש פה יותר מדי אנשים. אז בשביל זה יש סדרנים, שיוציאו את מי שצריך. אבל את הדיון אי-אפשר להפסיק בגלל שיש פה אנשים. המילים לא ייעצרו בגלל שיש פה עוד הרבה אנשים. יש סדרנים שיעשו סדר. אז ראשית, אנחנו נעבור להצבעה. יש שתי הצעות, אחת ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים וועדת הכנסת.

מי בעד העברת החוק לוועדת החוקה,

רק חברי הוועדה, בבקשה, או ממלאי מקום.

מאי. מה?

ממלאת מקום. רגע, הליכוד הצביעו שישה חברים במקום חמישה. איתן, אמרתי לה שאנחנו חמישה. היא תוריד את מאי.

לא, את יכולה להצביע. את יכולה להצביע. שוב,

מי בעד העברה לוועדת החוקה? רק חברי הוועדה,

מי בעד העברת הצעת חוק לוועדת הכנסת, ירים את ידו? שבעה בעד.

רגע, אני אסיים את ההצבעה. הצבעה העברת הצעת חוק לדיון בוועדת החוקה,

בעקבות זה שזה עבר לוועדת החוקה, אבל קרה משהו קודם. זה היום הולדת של איתן. אני רוצה לאחל לו מזל טוב בשם כל חברי הבית.

מזל טוב. ותודה רבה לכולכם ושנתראה בשמחות.

בשעה 19:33.